כ"ו בתשרי התשפ"א 14 באוקטובר 2020. על סדר היום: הקמת ועדת משנה לקידום ופיתוח התחבורה הציבורית בחברה הערבית לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת, והקמת ועדת משנה לדיור הציבורי לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת. מי בעד הקמת שתי ועדות המשנה? הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין אושר. ארבעה תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים, הקמת ועדות המשנה

זה נושא מאוד חשוב. הישובים הערביים, שהם בהגדרה פריפריה, לא זוכים לכלים כדי לשפר את איכות החיים, התנועה והתעסוקה. התחבורה הציבורית תעזור במיוחד לנשים ערביות להתקדם ולהשתלב בשוק העבודה. הנושא הזה מאוד חשוב לחברת הכנסת אימאן ח'טיב, הוא קרוב לליבה. אנחנו רוצים לברך את חברת הכנסת אימאן ח'טיב על כך שהיא נבחרה לעמוד בראש הוועדה,

ואנחנו רוצים לברך את חברתנו אסנת מארק שנבחרה גם היא לעמוד בראש ועדת משנה. הדיור הציבורי זו סוגיה חשובה מאוד. יישר כוח לכולם. כבוד היושב-ראש, אני אופטימי ושמח על הקמת הוועדה. בענייני תחבורה ציבורית בחברה הערבית, ואני אומר את זה בכאב, הפיגור הוא רב, הגיע זמן לעשות עבודה רצינית בתחום הזה. במושב הבא ועדת המשנה תהיה בנושא של אזורי תעשייה ותעסוקה. צריך גם וגם. האמת שהדברים קשורים אחד

אנחנו צריכים את העשייה הזאת, ואנחנו מאחלים לה הרבה הצלחה בתפקיד. איחוליי גם לחברת הכנסת מארק בוועדה לדיור הציבורי, שאני מסכים שזו ועדה מאוד חשובה. שיהיה בהצלחה לכולנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, על הצעד החשוב הזה של הקמת ועדות משנה שיתעסקו ויתרכזו בנושאים ספציפיים, זה מעיד על המקצועיות שלך לתת זמן מספיק לטיפול בכל הנושאים. ברכות לאימאן על זה שהיא עומדת בראש ועדת המשנה לתחבורה ציבורית בחברה הערבית, שזה נושא מאוד חשוב בעיקר עבור אנשים שאין לה את הכלים להתנייד עם הרכבים שלהם. ובכלל, עידוד התחבורה הציבורית הוא טוב לסביבה, טוב לכולם. הוא מפתח לכלכלה.

יש המון מה לעשות בחברה הערבית בתחום הזה. בהצלחה רבה לחברתנו אימאן, תודה רבה ליושב-ראש על הצעד, וברכות לחברת הכנסת אסנת שתעמוד בראש ועדת משנה חשובה מאוד שקשורה לכל האוכלוסיות במדינה. בהצלחה לכולם. המון תודות , כבוד היו"ר, על הניהול הענייני והמקצועי לאורך כל הישיבות, ולא רק בעניין הזה. תודה ענקית לצוות המקצועי שמלווה את הוועדה. אין ספק שהנושא הזה לא רק חשוב, הוא גם חיוני בדרגה מאוד גבוהה. הוא כאוב רבות, במיוחד בתוך החברה הערבית. המטרה העיקרית היא להנגיש תעסוקה, להנגיש שירותים לאנשים. הרבה הצלחה לחברה אסנת על המינוי, אין ספק שזו ועדה מאוד-מאוד חשובה. בימים קשים כאלה צריך לתת ביטוי לדיור הציבורי, צריך לאפשר אותו בצורה הוגנת ומכבדת. אדוני היושב-ראש, תודה רבה על האמון. אני יודעת שוועדת הכלכלה עמוסה בנושאים חשובים,

כל הזמן נלחם להביא את הכל. תודה על האמון שנתת בי, תודה על כך שאתה מקים פה ועדת משנה. זו אחת הוועדות, לדעתי, החשובות. הדיור הציבורי במדינת ישראל סובל בשנים האחרונות מהמון צרות ובירוקרטיות. הדיור הציבורי חוצה מגזרים - פריפריה, ערבים, יהודים, דתיים, חילוניים. זאת ועדה שאני חושבת שאפשר לעשות בה המון. אפשר להביא לציבור ולהנגיש לציבור את הדיור הציבורי. אם נעשה איזה שהוא שינוי קל בתפישה ובהבנה של מה הוא דיור ציבורי במדינת ישראל כפי שמסתכלים עליו גם במדינות אחרות, אני חושבת שאנחנו יכולים להביא פה בשורה לציבור. בנוסף, אני מאחלת לאימאן הצלחה. תחבורה ציבורית היא ועדה מאוד חשובה. אני בטוחה שתעשי את זה טוב, אני בטוחה שתנגישי להמון נשים וגברים את התעסוקה בפריפריה. תודה רבה על הקמת הוועדות החשובות האלו. ועדת משנה לענייני תחבורה ציבורית היא ועדה חשובה, במיוחד בפריפריה ובישובים הערביים. אני בטוח שהזכירו חבריי את זה שבכנסת ה-20 הייתה ועדת משנה בראשותו של דב חנין.

במיוחד בכבישים הפנימיים. בתקופת הקורונה יש ביקוש רב לתחבורה ציבורית. יש היום גם יותר מודעות לשימוש בתחבורה ציבורית. חשוב שוועדת המשנה תתמקד ותשים פוקוס על העניין הזה של התחבורה ציבורית. אני בטוח שחברתנו אימאן תצליח ותמלא את התפקיד הזה על